העם (דיגום וביצוע בדיקות קורונה)(תיקון), התשפ"ב-2022 למניינם. טיוטת התקנות מביאה לנו תקנות שבעצם מה התקנות המוצעות ומה הצורך בהן? גברתי יושבת הראש, חברי הכנסת. או,

אותו סטנדרט. במקום לעשות אותו פעמיים נעשה אותו פעם אחת ודי. הדבר השני שאנחנו מבקשים זה שתהיה

אלה למעשה תקנים של אבטחת מידע ושמירה על המידע ופרטיות. תיקון תקנה 8 3. בתקנה 8 לתקנות העיקריות, בסופה יבוא: "(6)מתן הרשאה בכתב לדוגמים מרחוק לפי תקנה 14ב(א), ובלבד שהונחה דעתו שהם בעלי כישורים,

הדרכה מפורטת ומתועדת ומיומנויות

יש פה תיקון שלא מופיע בנוסח שבפניכם: תקנה 14 מדברת על הציוד הרפואי לביצוע בדיקת קורונה מהירה. אנחנו מבקשים להוריד את המילה "מהירה", להפוך את התקנה לציוד רפואי לביצוע

וגם באמת, אנחנו תוהים מה הרצון לדגום סתם קטין במידה ואנחנו לא באמת מודאגים וחוששים שאולי הוא חולה בצורה כזו או אחרת. אנחנו יוצאים מנקודת הנחה - - - שנדגום את

אה, את מתכוונת לעניין הזה, של לדגום את מי שצריך לדגום. כן, אני מסכימה איתך שזה יותר בעייתי, אבל עוד הפעם: גם לעניין הזה אין לנו את ההשגות בתחנות רגילות.

אז יש פה קושי מבחינת זיהוי של קטין.

לנו היה חשוב כוועדה להוסיף שהאפוטרופוס כן יהיה נוכח, כי הרי הקטין לא ידגום את עצמו.

יש אפילו בקשות שקיבלנו, ואני מסתכלת על זה כאן, לבטל את חובת הווידאו עבור ילדים עד גיל 18 ובני 60. הם טוענים כאן שלילדים אין תמריץ לרמות ולבני 60 ומעלה מסוכן לחכות בתור לדברים כאלה, אז כאילו הם באים ואומרים שבאמת בסופו של דבר, אין שום סיבה.

הדרישה פה היא מינימלית.

צריך פשוט להראות את התעודה המזהה, להראות שהוא רשום שם.

אגב, הווידאו האלה שמורים? אז אנחנו נגיע. לא, הצילום עצמו של הבדיקה לא יהיה שמור.

אולי הצילום של התוצאה הסטילס,

כן, כי משהו מתוכו יצטרך כן.

אז זה לגבי הזיהוי, מה שהערנו. אני עוברת לסעיף קטן (ב): (ב)דוגם מרחוק יבצע זיהוי של ערכת הבדיקה, יוודא כי צילום תוצאת הבדיקה יהיה של אותה הערכה שזיהה וכי הבדיקה מבוצעת באמצעות אותה הערכה, ואם מדובר בבדיקת קורונה מהירה יוודא גם כי צילום תוצאת הבדיקה יהיה של אותה ערכה שזיהה. זה בדיוק מה שהערתי: שככל שבאמת לא שומרים על הרצף של הצילום, נהיה חייבים איזשהו סימון על אותה ערכת בדיקה כדי לזהות שבאמת זאת הערכה שמצולמת אחר כך עם התוצאה. (ג)דוגם מרחוק יפקח על ביצוע דיגום, ואם מדובר בבדיקת קורונה מהירה גם על ביצוע בדיקה באמצעות תקשורת המאפשרת העברת תמונה וקול בזמן אמת בין דוגם מרחוק לבין נבדק. כן חשוב לי להעיר ששאלתי האם אנחנו נשתמש פה בפלטפורמות קיימות של תקשורת, והבנתי שהציפייה היא שהחברות יקימו איזשהו ממשק עצמאי. אני כן אשמח לדעת אם אתם יודעים שיש היום חברות שכבר יש להן את הממשקים האלה.

זה משהו שיכול להתחיל לפעול החל ממחר, או שאתם תמתינו עד שבאמת יוכלו להפעיל את העניין הזה? אנחנו נבקש מכל החברות להציג את היכולות שלהן על פי מפרט, שיש בו את היכולת של ביטחון מידע, יכולת לאשר ולדווח למשרד הבריאות, ויכולת, ככל שהערכה בלי ברקוד, לצפות 15 דקות. בקול קורא שהוצאנו לפני כחודשיים, יש בשוק סדר גודל של חמש עד שש חברות, עוד לפני הקופות ובתי החולים, שיכולות לצאת לפועל להבנתנו תוך מספר ימים. אוקי. ודבר אחרון אני מעירה לעניין הדיגום, שזו התקנה שסיימתי לקרוא עכשיו, שאדם מבוגר אין מניעה שאדם נוסף יהיה נוכח ליד מי שנדגם.

שיסייע לו בדיגום.

כל עוד הוא מצולם?

אני עוברת לתקנה 14ג: הוראות לצילום ותיעוד בדיקה ביתית עצמית מפוקחת מרחוק 14ג. לא יפעיל מפעיל או דוגם מרחוק צילום לפי סימן זה, אלא אם כן התקיימו כל אלה: (1)הצילום ישמש לזיהוי הנבדק וערכת הבדיקה ולפיקוח מרחוק על ביצוע הבדיקה, ולתכלית זו בלבד, (2)רק הנבדק או מי מטעמו יפעילו את הצילום, (3)הצילום לא יוקלט ולא יישמר, על אף האמור בפסקה זו, אם מדובר בבדיקת קורונה מהירה המפעיל רשאי לשמור תמונת ערכת הבדיקה שבה מוצגת תוצאת הבדיקה, שהנבדק ישלח אליו בנפרד בהתאם לבקשת המפעיל, (4)לא ייעשה במהלך הצילום או לאחריו כל שימוש באמצעי זיהוי ביומטריים או בנתוני זיהוי ביומטריים, כהגדרתם בחוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע, התש"ע-2009 ולא יופקו מהצילום נתונים או אמצעים כאמור. הוראות לדוגם מרחוק לעניין צילום

(1)הדוגם מרחוק יודיע לנבדק על אפשרותו להיערך לצילום לפני התחלתו ועל המועדים ומשך הזמן בהם הוא נדרש להפעיל תיעוד חזותי או קולי, (2)הצילום יימשך רק במהלך זיהוי הנבדק וביצוע הבדיקה." סעיף 14ג(3) זה לשאלת יושבת הראש.

ככל שבאמת אנחנו לא מפסיקים. אני מקריאה את תיקון תקנה 20, שזו התקנה שדורשת דיווח של משרד הבריאות לוועדה.

אני רק רוצה לציין שבאוגוסט כבר עברו התקנות הרגילות. אני לא מכירה עדכון שהגיע, וכבר היו אמורים להגיע שני דיווחים אלינו לוועדה, לגבי אתרי הבדיקה, לראות שיש פריסה גם בפריפריה. אלה דברים שהטרידו את הוועדה, שתהיה זמינות לכלל אזרחים, כדי באמת לוודא שככל שיגיע עוד איזשהו גל שידרוש בדיקות זמינות היה חשוב לוועדה לעקוב. לא קיבלנו דיווח.

אז כאן אנחנו כן כאן אני רק אומר: בגלל שזה בעצם משהו שהוא באמת תקדימי. אגב, הוא עובד בעולם איפשהו? הקיוסק אני יודעת שקיים. האיסוף של בדיקות PCR. אוקי.

אבל הדיגום מרחוק - - - לא, גם בדיקות ביתיות מפוקחות קיימות בעולם.

אז אנחנו בעצם מתחילים.

זה לא פיילוט, זה נכנס, אבל אנחנו נרצה לעקוב אחרי זה. אני גם מאמינה, פרופ' סלמאן זרקא, שגם אתם תעקבו אחרי הדבר הזה ותוודאו שזה עובד יפה וכמו שצריך.

בתקנה 20 אנחנו מוסיפים, בדיווח שאנחנו צריכים לקבל כל חצי שנה, שאחרי מספר הבדיקות שיבוצעו בכל אתר בדיקה לקורונה או נקודת איסוף יבוא גם "למעט בדיקות סרולוגיות" את זה אנחנו לא נקבל. אבל למה כל חצי שנה? במצב של פנדמיה אנחנו מבקשים אחת לחודשיים.

בואו נמצא את סעיף הדיווח. דיווח אחת לחודשיים.

אז אני משנה את זה, שבמקום כל חצי שנה יהיה כל חודשיים. כן, אחת לחודשיים.

אתם יכולים לכתוב שאין שינוי מהדיווח הקודם.

אתם יכולים לכתוב שאין שינוי מהדיווח הקודם אבל אנחנו כן מבקשים, לא חצי שנה. אולי שלושה חודשים?

יושבת הראש ביקשה כל חודשיים. אני אגיד לך למה: בפנדמיה חודשיים זה עולם. הדברים משתנים. אולי כל עוד זה מופעל. כל עוד זה מופעל, כן. אין סיבה שלא נקבל, לפחות עדכונים: כך וכך נדגמו, כך וכך היה, החברות האלה, כמה אתרים, האם יש פריסה אמיתית. שלא נצטרך כל היום להיות בייביסיטר, אלא תדווחו ותעדכנו. בסדר? אפשר שלושה חודשים. תקשיבו, בפנדמיה חודשיים זה אירוע. זה משתנה. זה גל. בואו נתחיל בדיווחים הישנים.

כשאין גל - - - טוב, בסדר. הכל טוב.

זו תקנה 20. עכשיו יש תיקון בתקנה 21 ופה זה חשוב, זה לעניין הקופות. תקנה 21 בתקנות המקוריות קבעה: "תקנות אלה, למעט תקנות 15 ו-16", שאלה התקנות שמחייבות למסור את תוצאות הבדיקה ולמסור מסמכים "לא יחולו על אתרי בדיקה לקורונה או נקודות איסוף שמפעיל בית חולים או קופת חולים וכן על אתר בדיקה לקורונה או נקודות איסוף שמפעילה המדינה או מי מטעמה", מתוך הבנה שכל הרישום וכל הפרוצדורות לא צריכים לחול על מוסדות שהם ממילא מוסדות רפואיים,

זאת אומרת: אין להם בעיה לעשות את זה, אבל מבחינת רישום יותר קל להם.

לא לפי התקנות האלה. כרגע אנחנו רוצים להחריג גם את סימן ג'.

התקנות האלה כן מאפשרות לקופות חולים ולבתי חולים, רק נגיד, לעשות את הדברים האלה גם.

פשוט בכללים הרגילים שחלים עליהם. כרגע אנחנו נוסיף לתקנה 21:

למעט תקנות 15, 16 וסימן ג' לפרק ג', לא יחולו על אתר בדיקה - - - וככה אנחנו בעצם מחילים מפורשות את סימן ג' גם על הקופות ובתי החולים. מאפשר להם, לפי הכללים הטכנולוגיים שקבענו פה, לעשות בדיקות מרחוק. בסדר?

אני רק מעירה: כרגע אין פה שום הסדרה לעניין התשלום. כלומר, חברות פרטיות שיעשו את זה יגבו תשלום. גם הקופות, ככל שירצו לעשות את זה. אין פה הסדרה או משהו של הכללה של הנושא הזה בסל או בשב"ן. זה משהו שאנחנו לא נכנסים אליו כרגע. כן, זה רק לאפשר. לאפשר להם להפעיל את זה.

כן. עוד הפעם: עלות הבדיקה היא הרי פרטית בסופו של דבר. רשאית לקחת את זה גם קופת החולים, גם בית חולים וגם זה. מי שרוצה, ואלה עלויות שייקבעו. ולכן אין פה עניין תקציבי כלשהו בתקנות האלה. מקריאה: הוספת תקנה 22 10. אחרי תקנה 21 לתקנות העיקריות,

מפעיל נקודת איסוף יוכל להפעילה ללא דוגם או באמצעות דוגם מרחוק אם קיבל הרשאה לכך מהמנהל ולפי תנאי ההרשאה, תקנות 14ב ו-14ג יחולו לעניין נקודת איסוף כאמור.". אלה נקודות האיסוף החדשות שדיברנו עליהן: הקיוסק הזה, ה-PCR שעושים מרחוק ומוסרים את התוצאות בנקודת איסוף. מקריאה: תיקון התוספת הראשונה 11. בתוספת הראשונה לתקנות העיקריות,

בפסקה (4), בסופו יבוא "ובעניין בדיקה ביתית עצמית מפוקחת מרחוק לפי סימן ג' לפרק ג'.". התחילה היא בעצם מיידית מיום הפרסום, נכון? אנחנו לא קבענו סעיף מיוחד. זה אומר שממש מרגע שזה יפורסם אפשר לצאת לדרך עם התקנות. אני רק בודקת שאין לנו עוד איזשהו משהו.

אוקי, יש מישהו שרוצה לדבר? כי אנחנו ממש בזמנים. כן, בבקשה, מושיקו מאיחוד הצלה. דקה לכל אחד. מה שחשוב לנו להגיד, כי גם ראינו את זה בפעם הקודמת בכל הפרויקטים שעשו, גם עם הערכות לבתי הספר, גם עם הערכות נתנו את זה רק למד"א בכל מיני טיעונים. זה קרה, למה את אומרת לי לא? עכשיו זה לא יקרה, כי עידית גם תוודא שזה לא יקרה. מי שיעמוד בתנאים. אין בעיה, אז רק לוודא שזה לא יקרה. כל מי שיעמוד בתנאים. כי אנחנו רגילים שבדרך כלל אומרים בשעת חירום. אז יש כאן פתוח לכולם. כולם אפשריים וכדומה.

מירי, שי סומך?

בזום מישהו רוצה לדבר? כן, פרופ' חגי לוין. תודה שקיימת את הדיון למרות הלחץ. השאלות שעלו פה הן נכונות. אני חושב שחשוב הדיווח והמעקב אחרי הביצוע בפועל. כן חשוב לראות ששירות מונגש לכלל הקופות, לכלל האוכלוסייה. אנחנו נעקוב אחרי זה.

מי פה שעושה דיגום ראשוני ביתי נא להזמין את יושבת ראש הוועדה כדי שנוכל לתעד את זה ולהעלות את זה.

לא, אני רוצה לבוא. אני אעשה גם בעצמי, אבל השירות הראשון שקורה, חברה שמפעילה וכדומה נא לעדכן אותנו.

נראה את זה בפועל ונציע לאזרחי מדינת ישראל. אין טוב ממראה עיניים. עוד מישהו שרוצה להעיר? רק להגיד שברמת הרעיון זה באמת צעד חשוב קדימה כי הוא מחזיר חזרה לציבור את האפשרות להשפיע על הבריאות שלו ולא לצאת החוצה כשהוא חולה. אז יבורך כל מי שתרם לקידום הצעד הזה. אוקי. וסתם שאלה: עלות בדיקה פחות או יותר, אנחנו יודעים מה העלות של בדיקה כזאת מרחוק? דיגום מרחוק? אנחנו עוד לא יודעים. נראה לנו ש-40-30 שקל, לא יותר.

עוד מישהו רוצה לדבר? אני רוצה לומר משפט. אני חושב שזה צעד משמעותי ביותר בשביל לחיות לצד הקורונה ולא לעמוד בתור. המון תודה לך, גברתי יושבת הראש ולחברי הכנסת.

פרופ' סלמאן זרקא, מאז שהארת את עינינו וביקשת את זה בצורה דחופה לתוך הוועדה, עשינו מאמץ באמת להכניס את זה ככה, כמה שיותר מהר. לכן עכשיו אנחנו נעבור להצבעה. כל מי שירצה כמובן, אנחנו נפקח על התהליך כוועדה מחוקקת ומפקחת פה בכנסת, ונמשיך לעשות את עבודתנו נאמנה. תודה למשרד הבריאות ולכל העושים במלאכה. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה אושר אני שמחה לומר שטיוטת התקנות של בריאות העם (דיגום וביצוע בדיקות קורונה), התשפ"ב-2022, עברה בהצלחה. תודה רבה לכולם. השם עמכם. אני נועלת את הדיון. הישיבה ננעלה בשעה 16:41.